אנחנו ממשיכים בסעיף הבא בסדר היום, שינויים בתקציב לשנת 2021. פנייה מספר 99,

אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 25 מיליון שקלים